הדיון היום במסגרת ציון יום הוקרה למען משרתי ומשרתות המילואים בכנסת. הנושא שבחרו הוא פגיעה בגובה תמלוגי המילואים למשרתים הנמצאים בחל"ת. אני רוצה קודם כל להודות לחברי הכנסת שמלווים את היום בכנסת, הוא כל כך חשוב, ח"כ עוזי דיין, ח"כ ברביבאי, ח"כ מתן כהנא. כל חברי הכנסת שמלווים את היום הזה, בעיני זה אחד מהדיונים החשובים ביותר בבית הזה, כי אנחנו צריכים לדאוג לאנשים האלה. וכולם מעריכים, ומחבקים אותם, השאלה כמה אנחנו עושים למענם ואם יש לנו היום אפשרות לשנות משהו שבעיני, וקראתי את התקנות ואני יודעת מה הנושא עליו אתם מדברים, ואתן לכם עכשיו להציגו, מבחינתי עשינו את המשימה שלנו של היום. אני אציג אולי את הנושא. בבקשה ח"כ ברביבאי. הנוכחים כאן יושבי הראש של השדולה. יש פה אנשי המילואים שהם צריכים לדבר.

נמצא פה גם קצין מילואים ראשי ואבי סייג - - - שמייצגים את אנשי המילואים.

תודה רבה לך גבירתי, אני שמחה על ההזדמנות שדווקא ועדת העבודה בחרה לעסוק בנושא הזה, הגשתי את זה כהצעה לדיון מהיר יחד עם ח"כ כהנא והחיבור ליום הזה בעיני הוא מכפיל של ההצעה. אנחנו אומרים שעל פי החוק הקיים משרת מילואים מקבל תשלום על שירות בהתאם להכנסתו הקבועה בששת החודשים הקודמים לביצוע המילואים. כולנו ערים למצב במדינה, קורונה, אנשים לא עובדים, רבים וטובים באבטלה או בחופשה ללא תשלום, וחלק מהם כמובן מבצע שירות מילואים. כשהם מגיעים לבצע את שירות המילואים החישוב נעשה על פי מה שהם מקבלים בחל"ת - - - גם על החודשים שהם לא עבדו בפועל.

בחצי השנה האחרונה, ולא על פי השכר האחרון שלהם. אנחנו באים ומבקשים להחריג את מי שמבצע שירות מילואים. פתחנו קודם בוועדת החינוך ואחר כך השקנו את השדולה, ועלה שם נתון שרק 1% מקרב האוכלוסייה בישראל מבצעת שירות מילואים פעיל, אנחנו אומרים שיכולה מדינה כמו ישראל להרשות לעצמה להחריג כלפי מי שמשרתות ומשרתים במילואים ולאפשר להם לקבל את הפיצוי או את התגמול לשירות הצבאי שלהם בהתאם לשכר שהם יקבלו, או בהתאם לחודש האחרון או בהתאם לממוצע של החודשים האחרונים, ובלבד שהם לא ייפגעו כתוצאה מזה שהם מבצעים שירות מילואים. הצעה מאוד מבורכת. תודה רבה ח"כ ברביבאי. בבקשה ח"כ כהנא. ח"כ פלוסקוב, אני רוצה להודות לך על זה שוועדת העבודה והרווחה דנה בנושא החשוב הזה. אתה צריך להודות ליו"ר הוועדה. אני היום רק ממלאת מקום. את פה. אין המלאכה נגלית אלא על שם גומרה, ואת פה היום. באמת נושא חשוב מאוד. אני מקבל הרבה מאוד פניות מחברים שעושים מילואים שעכשיו הם בחל"ת כפוי ופתאום ערך יום מילואים שלהם שווה מעט מאוד כסף ביחס למה שהם היו מורגלים לקבל לפני כן. אני חושב שאל מול הנתון הזה ששמענו היום מצה"ל שרק 1% מהאוכלוסייה משרת בשירות מילואים פעיל, 1%. שירות מילואים פעיל,

זה 20 יום בשלוש שנים. אני מדבר איתך על אנשים שמשרתים 30-50 ימי מילואים בשנה שעכשיו הם בחל"ת כפוי ופתאום ערך יום המילואים שלהם ירד לכמעט כלום. זאת ההזדמנות שלנו להוקיר את מאמץ רב השנים שלהם, בזה שהם מסכנים את החיים שלהם 50 ימים בשנה למען כולנו, ולא לזרוק אותם בעת הזו ולתת להם את ההוקרה הזו ולתת להם ערך יום מילואים בהתאם למה שהם הורגלו עד כה. אני חושב שזה המינימום הנדרש כדי להעריך ולהוקיר את האנשים האלה. אז שוב תודה רבה שאתם דנים בנושא. תודה רבה ויישר כח על הקמת השדולה. אני חושבת שכמו שאמרתי, הנושא הזה מאוד חשוב ונשמח גם להצטרף ולראות מה אפשר לקדם במסגרת השדולה. ח"כ עוזי דיין בבקשה. שתי נקודות בקצרה. אחד אני חושב שמבקשים פחות מדי. אני חושב שהם לא לוקחים בחשבון את המעסיקים שלהם. מה שקורה בתקופה הזאת ובכלל, זה כבר שנים שאנשי מילואים הם בקונפליקט עם המעסיק שלהם. זאת אומרת זה עולה למעסיק יותר. לא מספיק לשפות את המעסיק, וצריך לחשוב על איזו שהיא תוספת של איזה שהוא בונוס שלמעסיק יהיה כדאי שיש לו אנשי מילואים והוא לא יראה בזה אסון, שיש לו איש מילואים, כתוצאה מזה הוא לוחץ את איש המילואים והוא לא תמיד בא, והוא אומר שיש לו בעיה עם המעסיק שלו וכולי. זאת נקודה אחת. נקודה שניה ואחרונה, כיוון שאנחנו בוועדת העבודה, היום קוראים למילואימניקים שלא בצדק ולא בצורך. מה שקורה בתקופת הקורונה, כיוון שהצבא זה מסגרות נוחות לקרוא, אתה קורא לכל המסגרת, כולם מתייצבים, הם נורא זולים יחסית, בטח למי שקורא להם במקרה הזה, בעוד שצריך לשנות ולעשות ככה שאנשי מילואים ייקראו לתעסוקות קורונה רק בלית ברירה, לפעמים יש מקרים מהיום למחר,

ורק במקצוע שלהם. ובשאר הדברים יתארגנו פשוט, יש היום המון אנשים שהם בחל"ת, יש אנשים לא עלינו מובטלים והם יכולים לעשות. אין שום רבותא ליחידות צנחנים במילואים לחלק אוכל בבני ברק. לא יודעים לעשות את זה יותר טוב מאף אחד אחר. לפעמים אפילו פחות. לכן צריך לראות את זה. זה קשור לעוד דבר שלא קשור לוועדה כאן אלא לוועדת חוץ ובטחון ואני רק מזכיר אותו. ועדת חוץ ובטחון לא אישרה השנה מה שעושים כל שנה, את גרף האימונים של המילואים. ברגע שזה יהיה אז יהיה ברור שקוראים להם לכל מיני דברים שלא צריך ולעומת זה, כתוצאה מזה הם גם לא מתאמנים. תודה רבה ח"כ עוזי דיין. שמעתי היום שני ראיונות שלך ברדיו והרגשתי שאני גאה בך. אני יודעת כמה הובלת מצד אחד, ומצד שני כמה אתה מלווה את הנושא גם היום ואני מקווה מאוד שנביא בכל זאת בשורה לאנשים האלה. ח"כ אבוטבול בבקשה. ראשית יישר כח על היוזמה, ועל הובלת הנושא הזה. בלא ספק מדובר באנשים שמוסרים את עצמם כדי להגיע לעשות את שירות המילואים, זה לא מובן מאליו, מאוד קשה היום כשאתה לא נמצא בעיתות מלחמה אלא בעיתות שלום יחסי, לדרבן את האנשים האלה ולכן באמת אני חושב שחייבים לדאוג לכל התמלוגים שלהם שהם לא יפסידו בגלל זה שהם צריכים לשרת את המדינה, זה בא על חשבון הבית, על חשבון המשפחה, הילדים, ואני חושב שבאמת ראוי לתת כל פתרון כדי שהם יוכלו לקבל רווחה כלכלית בעניין הזה. אני תמיד אוהב לקשור בין דבר לדבר אבל הכאב שלי כלפי הנושא שאתם מעלים הוא כאב לא פחות מאשר גם לגבי אותם אלה מהמגזר החרדי, אלה שנמצאים בשירות האזרחי שלצערי משרד האוצר והמדינה לא השכילה לטפל גם בנושא שלהם וזה דבר חמור ביותר. כי אם מדברים וכל פעם פועלים ואומרים למה החרדים לא מתגייסים, ישנה קבוצה כזאת שיוצאת להתגייס, אני חושב שמן הראוי ומן הדין לטפל בנושא הזה. אתמול הייתה לי התכתבות מאוד חריפה עם אסף וסרצוק מהאוצר בנושא הזה וחייבים להבין, ברגע שאנחנו דורשים מאותם אנשים לשרת את המדינה בצורה הזאת וזה דבר מאוד חשוב לאותם אלה שנותנים את השירות, אי אפשר להשאירם מאחור כשמדובר בנושא הכלכלי שלהם כי הם צריכים להיות באמת עם ראש פנוי מבחינה כלכלית כדי לתת את התפוקה המקסימלית למען המדינה. לכן הנושא הזה חשוב מאוד, אנחנו כמובן תומכים בנושא ומאחלים לכם הצלחה. יש לנו היום דיון במליאה בנושא, כמובן שאומר דברים דומים בעניין. נאחל לכם בהצלחה. תודה רבה ח"כ אבוטבול. ח"כ אורלי פרומן תדבר בהמשך. אני אבקש מקצין מילואים ראשי תא"ל במיל. ארי סינגר בבקשה.

קודם כל אני רוצה לתקן שני אי דיוקים שעלו. - - -דיברה על 100,000 משרתי מילואים פעילים. זה כ-140,000 משרתי מילואים פעילים. משרת מילואים פעיל מוגדר בחוק כמי שעושה 20 ימי מילואים בשלוש שנים. אם ניקח לדוגמה, רוב חיילי פיקוד העורף בגדודי חילוץ והצלה הם לא משרתי מילואים פעילים, לפחות עד השנה. לכן תפקיד שהוא מאוד חשוב, חיוני, שלא נצטרך לראות עד כמה הם חיוניים בעזרת השם, אבל הם לא מגיעים לכמות הימים. אז בהחלט זה הרבה יותר מ-100,000. זה דיוק אחד שרציתי לדייק, דיוק שני חיילי מילואים לא חילקו אוכל בבני ברק. מי שחילק אוכל בבני ברק הם בעיקר חיילי מילואים סדירים. אפשר להתווכח אם זה תפקידם או לא, אך לא זה המקום. המקצוע של הצבא הוא בסוף להגן על המדינה ולהציל חיים. במחשבה הצבאית המודרנית יש את המלחמות הקלאסיות אבל יש גם מה שקוראים באנגלית military operation- - - חוסן אזרחי. בזמן של משבר וחוסר ודאות בהחלט יש מקום לצבא שהוא יכול להביא את הדיסציפלינות שלו, וכפי שאמרתי לא מעט פעמים החכמה של הצבא הוא לסייע לאזרחים לסייע לעצמם, ושוב, זה לא המקום לפרט על התפיסה של הצבא בנושא הקורונה. אני רוצה להגיע לעיקרי דבריי. היה צדק בלכנס את ועדת העבודה והרווחה גם בלי קשר לקורונה. על שיפורים ותיקונים שצריכים להיעשות, על איך מתגמלים אנשי מילואים. בעקבות שינויים בחברה הישראלית ובזמן שעבר מ-2008, ואמנה רק כמה מהם, אם זה נושא של גוררי שכר, נושא של התיישנות של 30-10, אם זה תגמול מזערי ואם זה משפרי שכר. היום זה - - - גם בלי כל קשר לקורונה. מתווסף לזה הנושא של הקורונה, וזה נכון, יש חיילים שיצאו לחל"ת ונפגעו ואת זה צריכים לתקן. זה לא רק שכירים, זה גם עצמאים. בסל הקיים צריכים לחלק את זה אחרת כדי לפצות, דווקא השכירים הם במצב יחסית טוב יותר כי בחל"ת הם מקבלים 70% מהשכר שלהם, זה חל רק על מי שגייסו אותו פעם ראשונה אחרי חצי שנה, כלומר זה אמצע יוני, סוף יוני, כמובן מי שהתגייס ועושה תקופת מילואים ארוכה הוא גורר שכר מהשכר הגבוה, אבל בוודאי שצריכים להכנס ולעשות את האיזונים המתאימים בהינתן הסל הקיים. זה פחות או יותר הכיוון ולכן העיסוק בזה הוא עיסוק מבורך. שוב, להוקיר את המעטים שעושים יותר. תודה רבה אדוני. יו"ר העמותה למען משרתי המילואים אבי סייג בבקשה. תודה רבה שקיימתם את הדיון הזה היום, דיון חשוב. אני לא אכנס לחשיבות כי אין לנו זמן, אנחנו חייבים לרוץ לעוד ועדה. אני איש מילואים המון שנים ואני הייתי חבר מועצה בביטוח הלאומי שמונה שנים עד עכשיו, עכשיו אני כנראה אהיה בוועדת מילואים. אנחנו העלינו את הבעיה הזאת מיד כשהתחלנו עם הקורונה, אבל לא הייתה בעיה כי ניתן היה לגרור את המשכורות הקודמות. אחרי שלושה חודשים אתה רשאי לבחור שלושה חודשים גבוהים מבין ששת החודשים האחרונים, אבל לאט לאט התקדמנו ואין לנו מה לגרור, ואנשים שקיבלו 10,000 שקל היום נאלצים לקבל שכר מזערי למשרת מילואים הוא קרוב ל-6,000 שקל. אנחנו שינינו אבל לא שינינו מספיק, נשנה את זה הלאה. מה שאנחנו מבקשים, מדובר בשינוי חקיקה, יושב פה בן חיים מרקי מהביטוח הלאומי שאחראי על התחום של המילואים, מדובר בחקיקה, הוא כנראה יתייחס לזה. אני רוצה להעלות עוד נושא, הנושא של עצמאים במילואים. עצמאי שהוציא את עצמו לחל"ת, הפסיק לשלם מקדמות ואז הוא מקבל 0, זה 6,000 שקלים. אנחנו דרשנו דרך מנכ"ל הביטוח הלאומי, מנכ"לית האוצר בזמנו ומנכ"ל משרד הבטחון שישלמו להם לפי המקדמות של שנה קודמת, ואני מקווה שהדבר הזה ייסגר גם שם. אני מנצל במה זו כי זה יום המילואים, אנחנו רוצים לעשות עוד כמה דברים במסגרת הביטוח הלאומי. יש כאן תופעה שגוררים שכר עד בלי סוף, אז להגביל את זה לשנתיים, לעשות חוקים של התיישנות בביטוח הלאומי, אנחנו מקבלים שם תביעות מלפני 20 שנה, להגביל את זה לשבע שנים. אנחנו רוצים להפחית את המס על התגמול שהחייל מקבל, יש שני סוגים של תגמול, תגמול מיוחד ותגמול נוסף. את המיוחד פטרנו ממס, הנוסף הוא במס. התגמול הנוסף הוא בערך בין 300-360 מיליון שקל לשנה. לא נדבר עכשיו על מה קורה איתו, אבל המיסוי עליו הוא 25%, כאשר רוב חיילי המילואים שמבצעים מילואים לא מגיעים ל-10%. הסטודנטים. אז אין טעם. ביקשנו למסות אותנו ב-10% בדבר הזה. יש עוד הערות, קוראים לנו פחות למילואים,

אבל הרבה חיילי מילואים לא נקראים למילואים לאימונים אז הם נפגעים במשרת מילואים פעיל שלהם ואלה דברים שצריך לתקן. תודה רבה לכם.

כל מה שקשור למיסוי וכן הלאה אתם חייבים להעלות בדיון בוועדת כספים, כי אני חושבת שאתה אומר דברי טעם וצריך באמת לעשות את זה. טלי את ההבחנה בין שכירים ועצמאים כדאי ש- - - בטח. נשמע עכשיו את הביטוח הלאומי. אני מקווה שכן נשמע התייחסות. אני מציעה שתתני לדביר אינדיק שגם מייצג את אנשי המילואים, ואז נשמע הביטוח הלאומי. אין בעיה. אני יו"ר עמותת צו 8, אנחנו האחוז האחד. אנחנו כולנו משרתי מילואים פעילים כיום, אני כרגע בשירות מילואים פעיל בגלל הקורונה. אני רק אחדד נקודה אחת, אתם קשורים לדיני עבודה, אז אני רוצה לספר את המקרה הקצר של שי שמש, מורה בבית ספר אורט שפורט כשהטיעון שהמנהלת אמרה לו 'בגלל שאתה עושה יותר מילואים'. זה סופר בתקשורת, בערוץ 12,

אני יכול להעביר לכם לינקים. בסופו של דבר בגלל הלחץ התקשורתי הוא הוחזר, אבל הוא הוחזר לסביבה עוינת שאילצה אותו להתפטר, והמקרה הזה מראה לנו כמה שהאכיפה מאוד קלושה. אנחנו חושבים ש-30 יום מעת שירות מילואים, הרי החוק אומר היום שעד 30 יום אחרי שירות מילואים אי אפשר לפטר את העובד, אנחנו רוצים להרחיב את זה כמה שיותר. זה המצב כרגע, שהמעסיקים מרשים לעצמם להגיד שזה הטיעון. ברוב המקרים שאנחנו נתקלים בהם אלה מקרים שמסווים את הטיעון. זה מקרה ספציפי שבו המנהלת לא התביישה להגיד 'בגלל שאתה בגלל הקורונה עושה הרבה מילואים, אני נאלצת לפטר אותך ולמצוא מחליף'. אנחנו פשוט כל כך מעט, שהמעסיקים מעדיפים לקבל מישהו שלא עושה מילואים. מבחינתכם כמשרד העבודה לדאוג גם לאכיפה וגם לשינוי החוק שלא יהיה ניתן לפטר מילואימניק לתקופה יותר ארוכה מ-30 ימים.

תודה. ברשותך, אנחנו שינינו את חוק החזרת חיילים משוחררים לעבודה בשנת 2003 והתעקשנו לא להאריך את זה מ-30 יום. אני דרך אגב מעסיק 300 עובדים בחברה הפרטית שלי. כמה שנקשה על המעסיקים הם לא יקבלו אותנו מראש לעבודה. אז בואו נשמור על המצב העדין הזה, גם כך זה לא קל. אני חושב שהעניין - - - אני קוראת לזה קריאה למצפון. מה שקורה בנוף הגליל, פשוט למדתי שם כילד, בנצרת עלית, העניין של המורה לא בא בגלל ה-30 יום. אז בואו נשמור על הדבר הזה, אנחנו חייבים גם לשמור על המעסיקים, לא כי אני מעסיק. חייבים לשמור על המעסיקים ושלא יזרקו אותנו בקורות החיים שלנו. אז פה אני - - - הדרך לשמר את המעסיקים זה להגדיל את התקבול של הביטוח הלאומי מ-100% כיום ל-200%. זה כבר קרה אצל עצמאים ל-125%, הכיוון צריך להיות 200% ואז מעסיקים ירדפו אחרי אנשי מילואים ולא יהדפו אותם.

אני רוצה להסתכל בעיניים של אותה מנהלת אורט שפיטרה את המורה הזה. אני פשוט לא מבינה - - - זו עבירה על החוק לדעתי. אז הם אומרים שלא, בגלל זה - - - החזירו אותו אבל החזירו אותה לסביבה כל כך עוינת שהוא אולץ להתפטר. סליחה, אין חקיקה בנושא? יש 30 יום. 30 יום. ובגלל הלחץ התקשורתי הוא הוחזר אבל הוא הוחזר לסביבה כל כך עוינת שלא הייתה לו ברירה אז הוא התפטר לבד. אסור לפטר לא רק במסגרת 30 יום. אסור לפטר בגלל מילואים. חד משמעית. אנחנו מדינת ישראבלוף אז מוצאים פתרונות אחרים. אומרים 'אתה לא עושה מספיק, אתה עושה פחות', מוצאים סיבות אחרות. אבל אם היית נותן 200% תגמול המעסיק היה מקבל גם פיצוי ולא רק שיפוי כמו היום. הרי היום מעסיק נאלץ לממן את הפנסיה ואת קרנות ההשתלמות שאת זה המדינה לא מחזירה בכלל. גם אני מעסיק עובדים, למה שארצה להעסיק אנשי מילואים? אינהרנטית לפי החוק הקיים אני צריך להפסיד כל יום. אז צריך גם מצד שני לתגמל יותר את המעסיקים ואת העצמאים, ומצד שני לאכוף יותר בנוקשות את כל הפיטורים שנוגעים לסיבת מילואים. כן אבל בעיקר הכלכלי, כי ברגע שאתה יוצר מתח בין העובד למעביד, העובד יסבול בסופו של דבר. אז זה לא על מילואים, זה 'למה איחרת', אין לזה סוף. צריך למצוא את האיזון. הנושא כאן די רגיש, צריך באמת - - - אבל אני מנצלת את הבמה הזאת ופונה לכל המעסיקים, תחשבו מה אתם עושים. איך אפשר לפטר אדם שמשקיע מזמנו לטובת בטחון המדינה, לטובת חיי אדם, לטובת כל אחד ואחד מאתנו.

תודה אדוני. אנחנו עוברים לביטוח הלאומי. נמצא איתנו מנהל תחום מילואים מרקי בן חיים. בבקשה אדוני. אני רוצה להקדים ולומר שאני תמיד שמח להשתתף ביום הזה, זו לא הפעם הראשונה. אני חושב שתשומת הלב ביום הזה מגיעה לחיילי המילואים בהחלט. אני אעשה סדר, אומר מה עשינו ומה אנחנו מתכוונים לעשות ואז אני מקווה שזה יתן פתרון הולם למה שעלה כאן. אתחיל עם העצמאים. כשזיהינו את הירידה הצפויה בהכנסות של העצמאים אנחנו מיד חשבנו על רעיון לשלם לפי הכנסות של 2019 שהן גבוהות, הרעיון התגלגל, המנכ"ל שלנו שלח מכתב למנכ"לי האוצר והבטחון, קיבלנו תשובה חיובית ממנכ"ל משרד הבטחון, באוצר זה נמצא כרגע בבדיקות מכיוון שהם ביקשו את העלות, שלחנו להם את העלות ואנחנו אמורים לקבל תשובה, נקווה לתשובה חיובית ואז נוכל לגלגל את הרעיון הזה, נוכל לשלם רטרואקטיבית לכל שנת 2020. יש פה שני יתרונות: אחד אנחנו משלמים לפי הכנסות גבוהות. שניים התשלום יהיה מקובע מכיוון שכבר זה יהיה עם שומה סופית של 2019. אז זה לגבי העצמאים. לגבי השכירים אנחנו מיד כשהקורונה פרצה הנחינו את כל העובדים כדי להקל גם על המשרתים וגם על המעסיקים, לשלם בתביעה אישית לכל השכירים שיצאו לחל"ת, כי עד אז, חודשיים ראשונים זה היה אמור להיעשות דרך המעסיק, החלטנו להקל עליהם וכמו שאמר פה קודם אבי סייג, שילמנו לפי חוק שמיטיב לשלם לפי שלושה חודשים גבוהים מתוך השישה האחרונים. אבל אם כל השישה היו בחל"ת? אין בעיה, הוא תמיד יקבל לפי השלושה הגבוהים מתוך השישה. אבל בשישה חודשים הוא היה בחל"ת. אני ממשיך, עוד לא סיימתי. עד יולי, אוגוסט, ספטמבר המצב סביר, הוא קיבל לפי הכנסות מהעבודה. כרגע אנחנו בבעיה, לא חשבנו שזה יתארך, ואנחנו יושבים גם עם - - - וגם עם ראש אכ"א מילואים ומנסים למצוא פתרון טוב ומהיר. אנחנו צריכים פשוט לשנות ל-12 חודשים.

זה לא כזה קל. זה לא בלתי אפשרי אבל זה לשנות את - - -, אני רק רוצה לציין כמה עובדות שאולי אתם לא יודעים, למרות שאמרו אותם אני אחדד. 1. יש הרבה חיילי מילואים שיצאו לתקופות של עשרות ימים בקורונה והחישוב שלהם הוא לפי היום הראשון כך שגם אם הם נגררים לחודש אוגוסט,

ההכנסות יהיו לפי יום השירות.

יש המון גוררי שכר, והם מקבלים לפי הכנסות גבוהות של שנים קודם. דבר שלישי, מי שמרוויח מתחת למינימום, תמיד מקבל עם השלמה למינימום של תגמול מילואים. דבר אחרון שלא פחות חשוב, בכל מקרה מי שיוצא לחל"ת ומשרת במילואים מעבר לשישה חודשים יקבל לפי גובה דמי אבטלה ליום שזה 70% מהשכר. זאת אומרת שאם נעשה שליפה ונבחן את עומק הפגיעה, נוכל לתת מענה יותר מסודר,

וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה הפתרון. אני חושבת שהפתרון שהצעתי יהיה יותר מוצדק, נקרא לזה כך, שאם אתה לוקח שלושה חודשים מתוך חצי שנה, ובגלל הקורונה, כהוראת שעה, משהו חריג בתקופה הזאת, במקום שישה חודשים לרשום 12 חודשים, ואז אתה לוקח תקופה יותר ארוכה כשאנשים עוד עבדו, עוד לפני הקורונה. אם תצליחו לשנות את זה פתרנו את הבעיה. נכון. מדובר פה בשינוי זמני והשינוי הזה הוא עמוק ומשנה את כל מערכת המילואים כולל - - - גם אם זה זמני? גם אם זה זמני כי אני משנה את המערכת, אני לא יכול לבנות מערכת אחרת. הרי אנחנו מקבלים תביעות דרך המעסיקים ממוכנות, וזה אומר שהם צריכים לשנות אצלם את הקבצים ואחרי זה אני צריך לבדוק מול כל לשכת שירות דבר כזה - - - אני לא אוהבת את התשובות האלה. בירוקרטיה היא מעל ההחלטה?

המעסיקים יצטרכו לשנות את אופי - - - שישנו. זה ייקח חודשים רבים. אני מגלה לכם סוד, הבג"צ האחרון של דמי הבידוד, מכיוון שהוא דומה לתגמולי המילואים של המעסיקים, הטילו את זה עלינו וזו עבודה שאם היא אמורה להתבצע במיידי, היא תיקח לנו לפחות חודשיים עבודה,

אנחנו צריכים עוד כוח עבודה כדי לטפל בשאר הדברים. כמה כסף זה בערך? אנחנו לא עשינו עדיין - - - במקרו. הערכה. לא עשינו שליפה, מכיוון שזה משהו שצץ בחודשיים האחרונים, והיו החגים באמצע. אבל זה בממוצע 30%-50% מהשכר, אולי הקמנ"ר יכול להגיד לנו כמה משרתי מילואים בחל"ת משרתים כעת? אי אפשר לדעת. אנחנו נוציא שליפה ונבדוק. הבעיה היא לא התקציב לדעתי, הבעיה היא הפתרון. אני חושב שהפתרון הכי נכון יהיה שאחרי שנוציא את כל האמדנים נוכל לבודד ולשלם להם. אבל אתה מסכים עם עצם העובדה שצריך לשנות.

ודאי.

אני יודעת שכשביטוח לאומי מקבל החלטה הוא יודע להוביל אותה. אני רק רוצה להגיד שלמרכיב הזמן יש משמעות. בגלל המצב הכלכלי המאוד קשה היום בחברה הישראלית, זה לא משהו שנוכל להגיד 'נגיע אליו בהמשך'. אני רוצה לקוות שאתם מבינים, אני רואה לפי מה שאתם עושים, שאתם מבינים את החשיבות של האצה ביצירת המנגנון הזה - - - חשוב לציין שרוב החיילים מפיקוד העורף שגייסנו אותם, לא גייסנו בכפייה. כלומר אם יחידה תצטרך להעמיד 20 חיילים לבית מלון, המפקד יכול לבחור את מי הוא לוקח. מן הסתם מי שיוצא קופץ על המציאה, אלה דווקא חיילי מילואים שלא מועסקים. אותו דבר מפקדת אלון בפיקוד העורף. כלומר יש גם הזדמנויות - - - אנחנו מדברים על הפערים.

אבל כמו שאמר מרקי, מי שבעשרות ימי מילואים גורר את השכר הגבוה שהיה לו, וצריך לתקן במקומות שיש - - - בסדר, אם צריך לתקן אז לתקן.

אני רוצה להבהיר כאן לוועדה שהביטוח הלאומי עושה כיום מעל ומעבר. הטילו עליו את התיק הזה, אבל גם תיקים אחרים, בפי כמה מהיכולת שלו. זאת לא הנקודה. הנקודה מה שפה אמרו, הבירוקרטיה. הכסף הוא של הצבא בכלל. הביטוח הלאומי הוא בסך הכל צינור. הצבא צריך לקחת אחריות על זה, ואם הצבא מחליט שהוא משלם, מחר בבוקר מקבלים את הכסף. כל מה שאנחנו עושים פה זה שטויות, והצבא צריך להבין שהוא לוקח חיילי מילואים והוא לא מתייחס אליהם כמו שצריך.

הביטוח הלאומי הוא רק הכלי שמסדר את זה ואפשר להעביר את זה כהצעת חוק ממשלתית ולא פה - - - זה יעקוף קריאה אחת. לביטוח הלאומי יש כלים להעביר כאן הצעות חוק בצורה מאוד מהירה ואנחנו נבקש מהם את ההירתמות לנושא. היה לי חשוב לשמוע מנציג הביטוח הלאומי שהוא מסכים עם עמדתכם וכולנו באותו ראש. יש עוד חברי כנסת שרוצים לדבר או לשאול? אני פשוט רוצה לנצל שוב את ההזדמנות הזאת להודות לכל מערך אנשי המילואים,

בסופו של דבר זה החוסן האזרחי שלנו ואנחנו סומכים עליהם, אז בוודאי המדינה צריכה לשחרר כל תהליך בירוקרטי כדי להיטיב ולתת להם כל מה שהם זכאים לו, אם זו החלטה של הצבא אם זו החלטה שצריך להעביר בחקיקה.

אלו האנשים שמחזיקים אותנו ואנחנו סומכים עליהם בשעות מבחן. אז תודה רבה שוב.

אני מסכמת את הדיון. קודם כל תודה לאלה שמובילים את היום, ח"כ ברביבאי, ח"כ כהנא וח"כ עוזי דיין שאני יודעת שהוא גם שותף בהמון נושאים הקשורים לאנשי מילואים. אני רוצה לומר תודה לאנשים האלה. אלמלא הייתם במקומות שבהם אנחנו צריכים את הגיבוי שלכם למדינה שלנו היה לנו הרבה יותר קשה בתקופה הזאת ובכלל. אני מבינה שאנחנו מדברים על 140,000 אנשים שהם משרתים פעילים, ואלה האנשים שמגנים על המדינה שלנו ועל החיים שלנו. לכן אנחנו חייבים להם. אני חושבת שאנחנו צריכים להוציא מכאן בקשה למשרדים הממשלתיים, לביטוח הלאומי קודם כל. אני לא חושבת שבצבא תהיה אי הסכמה. הבעיה היא איך אנחנו בונים את המנגנון הזה מהר, כי האנשים האלה זקוקים לכסף היום. אתה חושב שזה צריך שינוי חקיקה או שאפשר לקבל את זה בצורה אחרת? אנחנו חושבים שזה צריך חקיקה. שלושה חודשים מתוך שישה זה חוק. אם זה חוק אז צריך לעשות שינוי של החוק הזה. אנחנו נבקש דווקא שהמדינה תוביל את זה כי התהליך שלכם הרבה יותר קצר מאשר שלנו. הצעות חוק ממשלתיות אנחנו יכולים להריץ בתוך שבועיים. לפעמים גם שבוע. אבקש מנציג הביטוח הלאומי לדווח לוועדה על ההתקדמות בנושא ואעדכן את חברי הכנסת שנכחו בדיון. תודה לכם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:40.